בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת ועדת החוץ והביטחון בדיון מהיר בנושא: פעילות הממשלה למניעת השתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C. אני רוצה להגיד שמבחינתי זה דיון ראשון. אני לא בטוח שנמצה היום את כולו גם על פי היקף ההתעניינות גם של חברי הכנסת וגם של גורמים אחרים ובראש ובראשונה של חשיבות הנושא. אני רוצה לומר ש-C בכותרת הדיון היא אות באנגלית, אבל אנחנו מדברים על שטח שהוא קודם כול טריטוריה מכוננת של הציוויליזציה של העם היהודי. כמובן, יש ויכוח באשר לעתידו, אבל נדמה לי שכל אדם הגון יסכים לפחות על בסיס ההבנה או נקודת המוצא ההיסטורית במה אנחנו מדברים ולמה הדיון הזה הוא דיון חשוב. הוא לא דיון של מה בכך. לא בכדי במסגרת הסכמי אוסלו - - - גם שטחי A ו-B הם חלק מהטריטוריה המכוננת של העם היהודי.

אין שום דבר מיוחד בשטחי C מהבחינה הזו.

חלילה. יאיר, "שתי גדות לירדן זו שלנו וזו גם כן." הנושא הוא טעון. אני אשמח לסיים. כל אחד יקבל זכות דיון. ואני אשמח שכל אחד יכבד את זכות הדיון דווקא בימים אלה, אפילו אם נמשיך להתכתב עם ההיסטוריה. היום ערב תשעה באב. אז זה לפחות מחייב אותנו קצת לקיים את הדיון הזה בשום שכל ובכבוד הדדי לעמדות נוגדות שיש כאן. אז כמו שאמרת, הן A,

הן C ושטחים נוספים שבריבונות מדינת ישראל הם שטח מכונן של הציוויליזציה היהודית. אגב, אם ניכנס לדקויות, גב ההר הוא השטח שמבחינה היסטורית אפשר להגדיר אותו כך. אבל לא בכדי במסגרת הסכמי אוסלו ישראל התעקשה לשמור על שליטה אזרחית וצבאית בשטח הזה, מה שמכונה שטחי C. עמדת ישראל לאורך כל השנים הייתה, לאורך כל ממשלות ישראל שהיו, שלישראל תביעות צודקות היסטוריות, משפטיות ואזרחיות בשטח הזה. והינה, נדמה, אני אומר את זה זהירות אך בחשש, שמדינת ישראל שכחה מושכלות יסוד אפילו, אפשר להגדיר כך, חבר הכנסת קרעי, של אבות המייסדים של הסכמי אוסלו. כך עולה מעדויות מצטברות על שולחננו. ישראל עומדת על זכותה לשליטה צבאית, אבל יש חשש שהולך וגדל שהיא עוצמת עין מחובתה הנגזרת מהשליטה האזרחית בשטח. התופעה, אני רוצה לציין, היא איננה חדשה. היא חוצה ממשלות והרכבי שרים והרכבי ממשלה. לפלסטינים שאיפות לאומיות משלהם על השטח.

על פי עדויות הצטברו על שולחני, מיישמים ומבצעים. פעם היו אומרים במחוזותינו: עוד דונם ועוד עז. ואנחנו, ככל הנראה, ללא הכרעה או הסכם מדיני, ואפילו ללא החלטה פוליטית מודעת, חד-צדדית, שגם היא לגיטימית, של הרשות המבצעת - - - אנחנו לא עושים כלום שם?

אנחנו ייתכן, וזה מה שנברר עכשיו, עוצמים עין מפעולות שקשורות או, הייתי אומר, שבשורה התחתונה מעצבות גבול, מעצבות אינטרס ליבה לאומי. פעולות שבעתיד ייתכן שיהיו רבים שישאלו: מה עשינו שהדברים התרחשו?

וזו החובה. ישאלו, אגב, מכל הצדדים.

לכן הדיון זה הוא דיון חשוב. למה אני מייחס לו חשיבות מעבר,

להתנצחויות ולוויכוחים הרגילים? יש לנו עניין לשמוע, כמובן, את הרשות המבצעת בנושא הזה: נציגי משרד הביטחון, המל"ל, צה"ל, המשרד לביטחון הפנים, משרד המשפטים ומשרד החוץ. וגורמים אזרחיים. מה? וגורמים אזרחיים.

הגורמים האזרחיים האמונים על אותו אינטרס, כפי שהרשות המבצעת עיצבה את ההסדרים. אלה הם הדברים. וכמו שאמרתי, אני מניח שלא נמצה היום את הדיון. מכיוון שהוא חשוב, אני אומר את זה לכל חבריי, בכוונתי לקיים דיון המשך ולראות מה תפקידה של הוועדה הזאת בהקשר הזה, בשים לב לעמדות החלוקות בנושא. ואני אכבד כל עמדה או כל דבר. ואני קורא לכל חבריי, בהינתן שהדיון הזה הוא דיון טעון, וראיתי דיונים פחות טעונים היסטורית, שהתנהלו לעיתים בצורה לא נאותה.

מבקש לשמור על כבודם של הדוברים, בפרט אלה שחושבים אחרת מכל אחד מהשני.

אנחנו נבחן. אני מבקש לפתוח עם חבר הכנסת שלמה קרעי

כמובן, לבקשה לדיון מהיר, להצגת הנושא, בבקשה. אני כבר אומר שפנו אליי חברי כנסת אחרי אלה שהציגו את הנושא שלהם תהיה זכות הדיבור בסדר הדברים ראשון כבר פנו אליי אנשים שיש להם עניין לדבר. אז הרשימה, מה שנקרא, פתוחה למי שרוצה.

בבקשה.

היושב-ראש. ראשית, אני מברך על הדיון שאתה מקיים במענה לבקשתי ולבקשת עוד חברי כנסת נוספים שהצטרפו, מתן כהנא ועוד אחרים באיחור מה, אבל טוב מאוחר מאשר כלום. אני שמח על נימת הדברים שפתחת בה את הדיון, את החיבור להיסטוריה של עם ישראל ולזכות של עם ישראל בארצו. אבל אני, ברשותך,

עם עובדות ובאופן מעט טכני. סליחה, באופן מעט?

רק אם אפשר קצת לרכון. אתה נשמע חלש.

לפני כחודש הצהיר ראש הממשלה בישיבת סיעת הליכוד כי החלת הריבונות בשלב הראשון של תוכנית טראמפ לא תשנה לרעה את מעמד שאר השטח שיישאר בינתיים מחוץ לשטח הריבוני מבחינת מדינת ישראל. בין אם הריבונות תתקדם בצעדי ענק ובין אם היא מתמהמהת בינתיים, ההצהרה הזו של ראש הממשלה יחד עם ההקפאה המוחלטת הנדרשת בשטח על פי תוכנית טראמפ החל מיום פרסום התוכנית בינואר, מחייבות אותנו לפעולה מיידית. אנחנו מכירים את התוכנית הפלסטינית, שהיא תוכנית פעילה, ממומנת, רשמית, לסיפוח זוחל בתוך שטח C, שעתיד להישאר בינתיים מחוץ לשטח הריבוני. זה מעבר לביזה של אתרי מורשת בכל השטח בניגוד למחויבות שלהם על פי אמנות בין-לאומיות. בנוסף לכל הנ״ל, יש כיום למדינת ישראל התחייבות בינלאומית כלפי ארצות הברית לשמר את הסטטוס בשטחי C שנמצאים בהתאם לתוכנית בינתיים מחוץ לשטח הריבוני.

בין היתר, לבצע אכיפה כנגד כל השתלטות של הרשות הפלסטינית ולדאוג להקפאה מוחלטת. למעשה, התוכנית הזו שפורסמה מייצרת קו-תאריך החל מיום פרסום התוכנית בינואר, ומהווה הזדמנות, תוך לגיטימציה מלאה של הקהילה הבינלאומית, להרוס כל בנייה בלתי חוקית חדשה שקמה מאז ינואר ושלא תקום בעתיד. הדברים הללו מחייבים אותנו, אדוני היושב-ראש, להקים גוף ממשלתי שתפקידו יהיה: שימור שטחי C כפוטנציאל לריבונות עתידית ומניעת כל השתלטות פלסטינית עוינת עליו; בקרה ופיקוח על כך שאף דולר מכספי התמיכה של ארה״ב לפלסטינים לא יושקע בשטחי C הנמצאים בינתיים מחוץ לשטח הריבונות; מיפוי האוכלוסייה הפלסטינית בכל שטח C למניעת זליגה מתמשכת וקביעת עובדות בשטח כמו שאמרת קודם, עובדות שכנראה הרבה יצטערו עליהן אחר כך על ידי הפלסטינים. זה שבמשך שנים מדינה נתנה למנהל האזרחי עם התקציב והתקנים המדולדלים שלו לנושא הזה לטפל בזה ללא הצלחה, לא אומר שאנחנו צריכים להמשיך ולהישאר אדישים. כיום למעשה אין שום תוכנית סדורה של מדינת ישראל שנלחמת ונותנת משקל-נגד לתוכנית הפלסטינית. עכשיו הגיע הזמן לדאוג שהדבר יבוצע על ידי גוף ממשלתי ייעודי לקראת החלת הריבונות, ויפה שעה אחת קודם. למעשה, אנחנו כבר בפיגור של חצי שנה, לפי התוכנית. עצירה מוחלטת של ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C מחוץ לשטח הריבוני, הייתה צריכה להתחיל מיד בינואר עם פרסום התוכנית. אני דורש, אני חושב שזאת צריכה להיות דרישה של הוועדה, שיוקם גוף שלטוני ישראלי שתפקידו יהיה שימור שטחי C, שנמצאים לפי התוכנית בינתיים מחוץ לשטח הריבוני, מפני השתלטות פלסטינית מערך ייעודי, מתוקצב ומגובה בכלים יעילים. אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הוועדה, מי יעשה את זה? כדי שכל זה יהיה אפקטיבי, צריכה להיות, כמובן, חובת דיווח לוועדה הזו. לקיים, כמו שאמרת, סדרה של דיונים, לעקוב אחר העניין הזה.

שלחתי שאלות לנציגי הממשלה, לגורמי המקצוע, ואני מבקש לקבל תשובות על השאלות ששלחנו לפני תקופה ארוכה מספיק כדי להיערך עם תשובות, תוך כדי הדיווח של נציגי הממשלה. אני רוצה להודות לחברת הכנסת לשעבר, אורית סטרוק, שהעלתה בפניי, הבהירה את הנושא וישבה איתי על הדברים האלה. ולתנועת רגבים, שהמנכ"ל שלה גם נמצא כאן. אני אשמח שגם הוא יאמר כמה מילים מנקודת ראותו.

תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גם אני רוצה לפתוח בתודה לחברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק, שהיא באמת מנוע מאוד חזק של כל בפעילות בנושא הזה, ולתנועת רגבים, שזכיתי להיות איתם בסיור כדי לראות במו עיניי את הדברים. אדוני היושב-ראש, הדיון יכול להפוך לעוד דיון כמו שהיו רבים כמוהו בעבר שבו אנחנו נתעסק ב: תראו, כמה הפלסטינים משתלטים, והינה הם בונים פה והינה הם בונים פה, ועד הוכחה, ועוד מפה ועד תצ"א. אבל אני חושב שהדברים האלה מאחורינו. ההשתלטות של פלסטינים על שטחי C זה עניין ברור ואין שום צורך להוכיח אותו.

אין שום צורך להוכיח יותר שהמנהל, עם כל זה שיש בו אנשים נהדרים וחדורי מוטיבציה, הם קטנים מדי והמשימה הזו גדולה עליהם בכמה מידות. הם לא יכולים לעמוד בזה. אצל הפלסטינים זו תוכנית מסודרת שקורית ישר אצל ראש הממשלה הפלסטיני. הוא דיבר על זה. הוא התגאה בתוכנית שלהם. אלה שפועלים על התוכנית מדווחים ישירות לראש הממשלה הפלסטיני, ואצלנו מנגד אין כלום. אני שואל את עצמי: האם בכלל לממשלה שלנו יש דירקטיבה בהקשר של שטחי C? ואני אפילו מרשה לעצמי לשואל, אני שואל פה את חבריי בליכוד: האם יכול להיות שמה שקורה עכשיו בשטחי C זה דירקטיבה ישירה של ראש הממשלה כחלק מהתוכנית טראמפ, כחלק מהקמת מדינה פלסטינית? ככה זה נראה לפחות כשמסתכלים מהצד. אנחנו מאבדים בשטחי C שטחים יום-יום. הפלסטינים פשוט גונבים לנו את השטח, ואנחנו מגד לא עושים שום דבר. אדוני היושב-ראש, אני מבקש ממך שבסוף הוועדה הזו תחליט על הקמת רשות ישראלית לטיפול בשטחי C עם תקציבים, עם סמכויות, עם חובות דיווח לקבינט, עם חובת דיווח לוועדת החוץ והביטחון.

שמה שלא יקרה אצלך בוועדה לא יקרה בשום מקום. דווקא מתוך האהדה שלך לדברים האלה, צריכים לקבוע פה סדרת דיונים שעוסקת בנושא הזה.

אנחנו כל יום מאבדים שטחים לטובת הפלסטינים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, בעצם המציע השלישי,

היו שלושה מציעים.

ואחרי זה אנחנו נמשיך את הדיון מצד חברי הכנסת. בבקשה. רק לפני התחלה של זה, אנחנו גם התבקשנו להקרין, במסגרת הפירוטכניקה, 50 שניות של סרטון. אבל, בבקשה, קודם כול אתה. מכובדי היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מברך גם את חבריי יוזמי ההצעה השותפים. בין לבין עד שיתקיים כאן הדיון, כי בעבר הוא נקבע ולאחר מכן נאלצנו לדחותו, פניתי גם בשאילתה לשר החוץ והוא השיב עליה בכתב. אני מקווה שהיא גם הוצגה לפני חברי הוועדה, תשובתו של שר החוץ בנושא. לא הוצגה?

אני אעביר אותה להנהלת הוועדה ולאחר מכן לחברים. שר החוץ כתב לי בתשובה לשאילתה שאכן מדובר בניסיונות לא לגיטימיים לקבוע גבול בסוגיה הזו של ישויות זרות,

האיחוד האירופי. זו עמדה רשמית של מדינת ישראל, של שר החוץ של מדינת ישראל. האמירות האלה לא נאמרו בפומבי בעבר באופן מובהק. כרגע הם נעשו ונעשו על ידי שר החוץ בכתב. ואשר על כן, מכיוון שזו העמדה הרשמית שממשלת כרגע נוקטת, שמדובר כאן בניסיון לקבוע גבול באופן לא לגיטימי, והתהליכים האלה הם תהליכים שאנחנו רואים פעם אחר פעם אני לא אחזור על מה שחברי כבר אמרו כאן הטיפול שנעשה עד היום בסוגיה הזו, קרי, דיונים על גבי דיונים, בלי לפגוע בכבודה של הוועדה, אבל בעבר הייתה סוג של קשקוש בזנב אל מול הממשלה והקבינט. כרגע צריכים לעבור לשלב מעשי יותר כאשר ברור לכולם ולממשלה מתוך האמירה ברורה שמדובר כאן בתהליך שמבקש לקבוע גבול באופן לא לגיטימי על ידי ישות מדינית זרה, לבצע פעולות אקטיביות יותר על מנת למנוע את התהליכים הללו. אלה תהליכים חמורים מאוד ומסוכנים מאוד, שמדינת ישראל לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים כאשר הרשות הפלסטינית במימון של האיחוד האירופי מבצעת פעולות בשטח לקביעת גבול, ואנחנו יושבת ב-Hold וממתינים לראות מה יהיה הלאה. מדינת ישראל לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים וחייבת לעבור לפעולות מעשיות, לפעולות אקטיביות. אני גם קורא מכאן לוועדה, לחבריה, ליושב-ראש הוועדה, להרים הילוך בסוגיה הזו ולהכריח את הממשלה, בהינתן שעמדתה הרשמית היא כזו, כפי שצוין בתחילה, בדברי שר החוץ, להחליף דיסקט ולעבור לפעילות מעשית ולא רק לסריקת המצב בשטח ולהסתכלות מהצד על כל התהליכים החמורים הללו שקורים.

תודה רבה.

פניתי לשר החוץ בשאילתה.

חבר הכנסת ארבל ולטובת חברי הכנסת שלא ראו, אני מקריא. מכיוון שתשובתו של השר היא קצרה והיא באמת נוגעת בטבורו של הדיון כאן, אז בהמשך באמת ליוזמה והפעלתנות של חבר הכנסת ארבל בנושא, אני חייב לציין את זה גם ברמה אישית, הפניות החוזרות ונשנות אליי, כותב שר החוץ גבי אשכנזי כך: "באשר למניעת מעורבות זרה פסולה בשטחי C" זאת הכותרת של השאילתה מס' 39, מכתב מ-21 ביולי שנה זו "בכל עת שמשרד החוץ לומד על פעילות אירופית, קיימת או מתוכננת בשטחי C, נציגיו פועלים מול בני השיח הזרים בארץ ובחו״ל על מנת להעביר מסר נחוש כי: ישראל כריבון לא תאפשר פעילות ללא התנהלות בפרוצדורה המקובלת מול הרשויות המוסמכות לקבלת היתר; במקרים של אי מתן היתר ופעילות בשטח, יש לצפות להשלכות הנובעות מההפרות; אנו דוחים על הסף כל תביעה לתשלום פיצויים על הרס או החרמת הציוד; אנו רואים בפעילות זו התערבות אירופית בניסיון לקבוע גבול." וחותם שר החוץ גבי אשכנזי: "יש לציין כי בנוסף, הנושא עולה באופן יזום על ידינו מול ממשלות בדיאלוגים בילטרליים." עד כאן תשובתו של שר החוץ. מכאן אני רוצה להמשיך ולאפשר לחברי הכנסת - - - סרטון.

אנחנו נתחיל עם סרטון 50 שניות. אדוני היושב-ראש, אני המלצתי לכם, לך - - כן. יוזמתו של חבר הכנסת דיכטר. - - את הסרטון. והתייחסו לזה כאן, אפילו חבר הכנסת כהנא דיבר.

איך זה נראה מהצד הפלסטיני של הרשות הפלסטינית מהרמה הפוליטית-מדינית הבכירה ביותר שלה, ראש הממשלה. 60 שניות, ואני חושב שהדיון יכול להיות הרבה יותר מעניין.

תודה רבה לחבר הכנסת דיכטר על כך. (צופים בסרטון) ולהלן תרגום הסרטון: "אני מפציר בכל האזרחים להתנהג בשטחי C כאילו כל סנטימטר בהם הוא שלנו. אין דבר שמונע מאיתנו לזרוע בשטחי C, אין דבר שמונע מאיתנו להציב קרווילות בשטחי C, אין דבר שמונע מאיתנו לזרוע עצים בשטחי C. ולכן עלינו לפקוד את האזורים האלה. "יש יחידה,

במשרד ראש הממשלה, ושמו 'צוות שטחי C'. משימתו של הצוות הזה היא להכין תוכנית , לייצר אפשרויות ולנתב את ההשקעה, וגם את הכספים המגיעים מהמדינות המסייעות לנו, לטובת פרויקטים שיחזקו את אנשינו ואת הנוכחות שלנו בשטחי C. "אנחנו אומרים את הדבר הבא: לאור הקיפאון המדיני, עלינו לחזק את עמידתם של אנשינו בשטח." תודה רבה.

בקביעת הגבולות ובקביעת היכולות שלנו.

והיא נגזרת גם מהסכמים, היא תביעה על כל שטח C. ובמערכה הזאת על ארץ ישראל בינינו לבין הרשות הפלסטינית כמי שמייצג את העם

אז אני רוצה לעמוד על כך שגם הדיון הזה ייקבע. תודה. דבר שני, אני רוצה ככה להביע התפעלות מכל חברי הכנסת מהימין שמקדשים כל כך את האותיות A, B

ולכן האמירות כאן שכביכול זה ניסיון לקבוע גבול, זה ניסיון להקים מדינה פלסטינית כאילו התגלתה איזו מזימה סודית. כן,

לסיכום. ולכן,

לא ברור לי למה אנחנו כל כך נלחמים בזכות של העם הפלסטיני, כשאנחנו כבר קיבלנו. ועוד דבר שלא ברור לי היא

המון המון המון כסף זר שפועל כאן בניגוד לחוקי מדינת ישראל שחלים היום שם,

ביטחונית של האלוף.

אני גם מציע לך לצטט את ז'בוטניסקי בהמשך היום בחוק הלאומי. אדוני היושב-ראש, בואו נאמר, היות ואני משתדל להיות אדם פרגמטי, אני מוכן

אסימטריה מוחלטת בין העובדה שההתיישבות הישראלית מחויבת לקפוא בתוך גבולותיה, וגם שם בקושי להתפתח

ושוב, בעיקר, כי אני מסתכל עשר שנים אחורה ואומר: ניסינו וניסינו וניסינו. ואמרתי קודם שאני מסכים עם מה שאמר חבר הכנסת סער, אם אדוני יקבע על זה דיוני סטטוס כל חודש,

כנסת בעמידה בקביעת לוחות הזמנים של

עשרה ימים זה התקנון. אם רוצים לשנות אותה לוועדת החוץ והביטחון,

אנחנו נבחן את הדברים.

אז זה קודם כול ברמה העקרונית. ברמה הפרקטית,

בואו נסתכל על המפה של השטחים שבהם הפלסטינים בנו. רוב השטחים האלה הם סביב היישובים הפלסטינים. עכשיו, ליישובים האלה אין תב"ע. אין תוכנית בניין. מה אנחנו מצפים שהם יעשו? האם אנחנו באמת מתכוונים, האם מישהו בחדר הזה מתכוון לאכוף את הגבלת הגדילה של

האם מישהו מייחל פה לחזור ולשלוט ברצועת עזה, לפטרל במחנה הפליטים שאטי או בג'באליה? אני חושב שכדאי שנהיה אמיתיים עם עצמנו ונודה בינינו לבין עצמנו שמהפלסטינים חייבים

בראשן גרמניה, צרפת, בריטניה, הן אלה שממנות את רוב תקציב הרשות הפלסטינית. רוב תקציב הרשות הפלסטינית ממומן על ידי אירופה. למה הכסף הזה הולך? להחזקת בתי החולים הפלסטיניים,

היהודים שנמצאים,

וגם כן כשיש איזו החלטה או פעולה שנעשית ביוזמה ממשלתית,

תודה רבה. חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה קודם כול להצטרף לדבריו של חבר הכנסת סער. בהחלט אני חושבת שחובתה של הוועדה הזו לעשות דיון פעם בחודש על הנושא. יש כאן יותר מ-61 אצבעות בכנסת הזאת,

בעבר הייתה ועדת משנה

אנחנו נשב, נוציא קיטור, ניתן כותרות לתקשורת.

אין כאן בעצם אף אחד מהרשות המבצעת. זאת אומרת, את מדברת מניסיון שהדיונים האלה לא יזיזו לממשלה.

וגם אנחנו צריכים לעשות את זה. אני חושבת שכן דבר אפקטיבי שיכול לצאת מפה

יש לנו מידע מה עושה הרשות הפלסטינית, אנחנו צריכים להקים צוות מקביל למה שעושה הרשות הפלסטינית. יש גם דברים שאפשר ללמוד מהם. ואני חושבת

הסרטון שביקשתי להקרין בהתחלה רק ממחיש שזו מדיניות סדורה, ממומנת. תקציב הרשות מתוך הכספים שזורמים אליה הולך,

לנושא הזה של שטחי C כתוכנית

שכשרוצים לפנות שטח שפלשו אליו שלא על פי החוק, משטרת ישראל עושה את זה בתחומי הקו הירוק. צה"ל הוא הגורם שעושה את זה

זה איך את שטחי C משמרים כשטחים באחריות ישראלית ביטחונית, על זה צה"ל מופקד - - ואזרחית.

ולכן אני לא מציע לחפש עכשיו אחראים אחרים או פטנטים אחרים, אלא לממש את הסוגיה

אז מתחילים להוציא בג"צים,

תהליך משפטי וכאילו צה"ל מסורס. לכן, כדי שצה"ל יעשה את זה, זה חייב להיות מיידי.

כשסיימתי את תפקידי בעיר ירושלים, נדהמתי לגלות שאין גורם מרכזי אחד במדינת ישראל שמתכנן את יהודה ושומרון. לכו לדלית זילבר סליחה, דלית, נו?

דלית זילבר. לא טעית.

כן.

אוקיי. כן.

שאלתי אותה: אפשר לראות תוכניות מאקרו איך המדינה מתכננת את הפיתוח

היא לא באה לעשות טוב לפלסטינים, כפי ששמעתי כאן. כי אנחנו יודעים לעשות יותר טוב לפלסטינים, רש

מצבם יהיה יותר טוב והדו-קיום יהיה זה יביא שלום

רוצים לבטל את הסכמי אוסלו? את הרשות הפלסטינית?

ואנחנו פה כחברי כנסת רוצים לוודא שמדינה פלסטינית

על - - - זו המטרה שלך. סליחה,

מה C אומר?

C אומר שזה שלהם? חברת הכנסת זנדברג, אני מבקש. הסכם כמו שהוא הסכם, אתם רוצים לבטל אותו,

חברת הכנסת זנדברג, רגע. חברת הכנסת זנדברג, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. אנחנו עשינו דיון יפה. אני מבקש משפט

במדיניות שהיא צריכה להיות מדיניות שאנחנו מתייחסים לשטחי C כאלה שיהיו בעתיד אצלנו. וכך אנחנו צריכים להתייחס אליהם כמדיניות. אנחנו לא יודעים לגמרי מה יהיה העתיד, אבל אנחנו חייבים לשמר אותם ברמה שבתהליך הזה, אני מקווה במהירה,

דבר שני, בביצוע. דובר פה הרבה מי אחראי על מה. אני הייתי אלוף פיקוד מרכז אז עוד קראו לזה אלוף פיקוד מרכז, לא מפקד פיקוד המרכז והיה ברור לי שאני הריבון, שהדברים הם באחריותי, שהמנהל האזרחי עושה מה שאני אומר לו, ולא את מה שבא לו. ולא זה המצב היום. אני הרבה פעמים מתחיל לחשוב שהמנהל האזרחי לא ברור אצל מי, לטובת מי הוא בדיוק עובד. אני לא אומר שחס וחלילה הוא עובד לטובת אויבינו וכו', אבל הוא בוודאי לא שוקל את השיקולים מנקודת מבט ישראלית, או שהמדיניות והנחיות לא מספיק ברורות. נקודה שנייה, בקעת הירדן היא מקרה לדוגמה טוב, גם כי הוא חשוב וגם לעקוב אחר מה שקורה. לפלסטינים יש שם תוכנית מסודרת, כמו שיש להם במקומות אחרים, וקל לראות שם מה שקורה. לא ראיתי עד היום תוכנית-נגד שמבוצעת על ידי ישראל. ובקעת הירדן זה מקרה נוח אפילו כ-Test case. אתה לא מתחיל להתווכח על כל דונם פה, דונם שם. אני מדבר על הדברים עיקריים, מאדמה, מים, קנייה של ציוד ועד ניצול של המים מעבר לדברים שבהסכם. ואני חושב שזה צריך להוות לנו

דבר לפני האחרון, הסוגיה של התשובות. אחת הבעיות היא שאתה שואל מלא שאלות, אתה לא מקבל תשובות מספיק ברורות.

איך אפשר למרוח את זה ולהסתיר את זה ולהשכיח את זה ולתלות את זה בכל מיני דברים. בסוף לשאלות אחדות, דוגמה, יש תכנון בבקעת הירדן לפתוח סניפים של הבנק שיעביר את הכספים שחבר הכנסת דיכטר דיבר עליהם, יעקוף ככה את הבנקים היום שישראל כן רוצה, לפחות החליטה שזה דבר שלא ייעשה. דבר האחרון, הוועדה, ועדת חוץ וביטחון צריכה להקים ועדת משנה שתעסוק בזה בזמן מלא.

זה ישהה כאן ויתפוגג כאן בין הקורונה לכל מיני נושאים אחרים, חלקם חשובים יותר, חלקם חשובים פחות. זה ייצור גם רצף של - - -, ייצור כתובת ברורה. זו ועדה שיכולה להתכנס כל שבוע, ועדת המשנה. ואם אתה ניתקל

אני שואל: אם לא תרכז את זה, אם גם תשתתף? בזה אני בוודאי אשתתף.

אני שמח, כי אני חושב שגם בוועדות אחרות תרומתך היא חשובה. אני רוצה לעבור, אחרי הערות הפתיחה, לגורמים המקצועיים. יש לנו גם אורחים. אני שוב בלוח הזמנים. ב-11:00 אנחנו אמורים לסיים. כמו שאמרתי, אני לא רואה אותנו מסיימים בדיון אחד. אני מבקש קודם כול לפתוח במועצה לביטחון לאומי. מבחינתי, היא הגוף שיכול להציג לנו את השאלה שאני הצגתי: מהי הדירקטיבה? יש פה הרבה. שרשרת הפיקוד היא מורכבת. כמו שאמרנו, יש פה עניינים של משרד הביטחון. חבר הכנסת דיין הזכיר את האלוף כריבון. יש פה היבטים משפטיים. כמובן רמ"א, שנמצא איתנו, ראש מנהל האזרחי. אני רוצה להבין קודם כול מהדרג המדיני מהי הדירקטיבה. רני פלד ממשרד ראש הממשלה, הוא נמצא? אני מקווה שרואים את התקרה לא מטעמי ביטחון שדה. לא, הדירקטיבה היא - - - בוקר טוב. אתם רואים אותי וגם שומעים? כן, רן,

יש לך שני מכשירים, אז תסגור אחד. אתם שומעים אותי? כן. טוב. צוהריים טובים. אני מצטער. יש פה קצת בעיות טכניות. אז קודם כול, הדיון הוא בהחלט דיון חשוב וראוי. ואמר את זה חבר הכנסת סמוטריץ', לפני שנה, ממש לפני שנה היה דיון קבינט בנושא הזה. ושם ראש הממשלה הבהיר את הדירקטיבה, דירקטיבה מאוד ברורה, כמובן, על החשיבות של שמירת שטחי C בראייה לאומית כוללת. הוא גם הבהיר באוקטובר 2018 שח'אן אל-אחמר יפונה בקרוב משטחי C. ששש. ולצורך כך התמודדות עם כל המורכבויות, עם כל האתגרים שמזומנים לנו שם, ובהחלט סביב העניין הזה. ומייד אחריי יציגו נציגי משרד הביטחון, אז הדירקטיבה היא ברורה בעניין הזה.

מתאם הפעולות בשטחים, הוא אחראי על יישום המדיניות באמצעות משרד הביטחון, גם ימנה ומינה פרויקטור שיבצע קודם כול מיפוי של כל נושא הבנייה הבלתי חוקית. מי אמור?

תכף הוא ידבר.

על פי הדירקטיבה, מי אמור למנות את הפרויקטור הזה? מתפ"ש, מתפ"ש. מתפ"ש, סליחה. מתאם הפעולות בשטחים אמור למנות גורם מקצועי שיבצע את האומדן, את המיפוי, את הסקר ואת המשמעויות, כמובן, בעניין הזה לגבי האתגרים התכנוניים ואכיפתיים. ובאותה נשימה כמובן להמשיך בתוכנית סדורה של אכיפה של כל הבנייה הבלתי חוקית ולהציג מדי פעם עדכוני סטטוס לקבינט. זאת הייתה דירקטיבה מאוד מאוד ברורה. מתי הוצג הסטטוס לקבינט?

אני שואלת מתי הוצג הסטטוס לקבינט?

הוא מסיים ואנחנו כבר נשאל שאלות. רני, מתי הוצג סטטוס לקבינט?

הסטטוסים מאז כמעט ולא היו דיוני קבינט. היינו במערכות בחירות, אבל תכף המתפ"ש יסבירו על הביצוע שאנחנו, המטה לביטחון לאומי, עוקבים אחריו. אז לא הוצג אף סטטוס לקבינט? קודם שנדע.

אכן לא היו דיוני קבינט, כמעט ולא היו דיוני קבינט בתקופה הזאת. אבל הפעילות מתבצעת סביב הדירקטיבה ותכף נשמע את זה.

סליחה? הדירקטיבה באיזה תאריך הייתה? 29 ביולי. 29 ביולי? 29 ביולי 2019. שנה. אנחנו ממש שנה מאז. היום.

מזל טוב, יום הולדת. אה, הינה, היום 29 ביולי?

שמת את הסיכה על התאריך. את היית אז בקבינט? אני לא הייתי אז.

אבל בצלאל היה. מי היה שר הביטחון? ראש הממשלה. ראש הממשלה. אני לא בטוח אם זה היה ראש הממשלה. אני לא יודע. אני לא זוכר מי היה שר ביטחון.

זה לא היה השר בנט אבל. זה היה ראש הממשלה. ומאז לא הוצג שום דבר לאף קבינט? ומאז גם בנט היה שר ביטחון.

שהוא לא מכנס קבינט. עכשיו, מעבר לעדכוני סטטוס לקבינט, המל"ל, אתה אומר, עוקב בצורה סיסטמתית על הפעולות של המתפ"ש.

מבחינתכם, בסדר העדיפויות הנושא הזה הוא גבוה,

המל"ל עוסק במעקב שוטף אחר כל החלטות הקבינט. וכך הוא מתייחס גם להחלטה הזאת. ורק כסיכום,

בהינתן שאנחנו עוד נשמע בצורה מפורטת מהמתפ"ש, מנקודת המבט של המל"ל, הביצוע אני לא רוצה עכשיו, אנחנו נשמע את הפירוט אבל מבחינתכם, הביצוע מניח את הדעת? הוא תואם את הדירקטיבה? הוא לא אמר מה הדירקטיבה בכלל. אני חושב שיש מאמצים לעמוד בדירקטיבה.

תשומות. מאמצים זה תשומות. זאת אומרת, מונה פרויקטור, כמו שאמרת. סליחה, אדוני היושב-ראש, מונה וכל זה זה תשומות.

השאלה מבחינת התפוקות, האם הוא יכול להגיד שהוא שבע רצון מהתוצאות. נעשים מאמצים, ממנים, הכול זה עולם של תשומות.

בואו נראה אם התשומות חבר הכנסת סער, תשומות זה התנאי ההכרחי לתפוקות.

אני רק רוצה להבין ככה: מנקודות מבטו של המל"ל, מונה פרויקטור, בוצע מיפוי,

אני פשוט ניסיתי לעקוב אחר הדברים שהצגת לנו. בחלוקה, כפי שנאמר כאן, התשומות בוצעו? מי הפרויקטור שמונה? יש שם?

אני מציע שהמתפ"ש יציג ואז כל אחד יוכל גם לשפוט בראייתו האם זה ממלא או לא ממלא. אנחנו מדברים על המאמצים.

אבל מבחינתכם, המאמצים מניחים את הדעת? תמיד כמובן שאפשר לעשות יותר טוב, אבל זה בערך הולם את הדירקטיבה בהינתן שעברה שנה, שזו תקופת זמן טובה לבחון את הדברים. שוב, כאמור, אני לא רוצה לתת ציונים. ואני חושב שהמתפ"ש עושה מאמצים משמעותיים למלא אחר הדירקטיבה.

תודה רבה.

אבל איך אפשר למדוד את זה? הוא אומר משהו. אתה אומר לו: טוב. ועוברים הלאה. מה זאת אומרת "עושה מאמצים משמעותיים לעמוד בדירקטיבה"? אפשר לקבל נתון כמותי, משהו שאפשר למדוד, משהו שאפשר לשים עליו את היד?

את זה אני אבקש מהמתפ"ש.

אני אבקש מהמתפ"ש את הדבר הזה.

אני רק רוצה להבין קודם כול שיש דירקטיבה שניתנה לפני שנה. הבנו אותה.

אתה הבנת מה הדירקטיבה? סליחה שאני מפריעה לך. אתה הבנת מה הדירקטיבה חוץ מאשר לשמוע אם יש למיפוי? יש דירקטיבה שרוצים לסכל את זה או אין דירקטיבה שרוצים לסכל את זה? מה דירקטיבה? הדירקטיבה, אני הבנתי שיש - - - לא. אז אולי נגלול בפרוטוקול שיש דירקטיבה שרוצים לסכל את זה. יש הנחת עבודה שאפשר לסכל את זה באמצעים כפי שהוצגו לקבינט. הוצגו נושאים קונקרטיים לכאורה שאמורים להיעשות. אנחנו נשמע באמת, בכל זאת, המתפ"ש אחראי על הפעולה. אני אבקש ממנו להיכנס בפירוט יתר. רק רציתי להבין מנקודת המבט של המל"ל בהינתן הנחה שלא הדירקטיבה נעשו מאמצים בצורה מלאה. אני הייתי שמח, רני, שתעביר את החלטת הקבינט בנושא הזה בצורה מפורטת לוועדה. אני מניח שהחלטה מסווגת, אבל אני אשמח לקבל אותה בדרכים. בהחלט נעביר את זה דרך הרשויות המוסמכות. אנחנו נבין בדיוק מה היה בקבינט. אני מבין שהבעיה לא הייתה בדיון מלפני שנה או בדירקטיבה. הבעיה, נדמה לי, היא כנראה ביישום. אתה לא מתפלא, אני מקווה, אדוני היושב-ראש.

הקבינט לא מיישם את החוק. לא את הדירקטיבה, את החוק שהוועדה הזו הציעה והכנסת אישרה של קיזוז כספי מחבלים שבעה חודשים תמימים. הקבינט לא אישר את הדוח על קיזוז כספי מחבלים, לכן זה לא מבוצע. אז אם לא מבצעים חוק, אז דירקטיבה?

אני רוצה, לפני שאנחנו נעבור למתפ"ש - - - כשחברי האופוזיציה יצאו, אז נשמעות קולות אופוזיציוניות מתוך הקואליציה.

זה לא שאלה של אופוזיציה.

הביקורת במקומה. זו שאלה של חוק. אני גם פניתי בנושא הזה לשר הביטחון בשאילתות. זה חמור מאוד. הדחייה הזאת בביצוע החוק והמצאה של השהייה של 45 ימים לצורך בחינת הנושא בלי סמכות חוקית - - - לא. זה לא אותו דבר. אתה מדבר על שני דברים שונים. הצו הוא דבר אחד, החוק לקיזוז הוא דבר אחר. חבר הכנסת דיכטר, שנייה אני עוצר אותך. חברים, יש הרבה מאוד עניינים בעייתיים.

אני מבקש להתמקד - - בואו נשמע את המתפ"ש.

- - להתמקד במסגרת הדיון הזה. הנושא של החוק ושל הקיזוז הוא נושא חשוב בפני עצמו. הוא לא בסדר-היום של הדיון הזה. אז אפשר להפוך את זה לדיון פתוח, אבל אני מבקש לעשות את זה בצורה שיטתית. אני הבנתי את עמדת המל"ל. אני רוצה לעבור לעמדת משרד הביטחון. לפני שנשמע את עמדת המתפ"ש, יש לנו את עוזר השר לענייני ההתיישבות, שהוא הגורם המקשר בין לשכת השר, בין השר, לבין ראש המנהל האזרחי, מתאם הפעולות בשטחים. אני צודק? אבי רואה. יש לנו ממשרד הביטחון את עוזר השר לענייני התיישבות? אבי רואה ואינו נראה. אבי, לא שומעים אותך.

עכשיו שומעים. אבי, אני רוצה רק להבין אני מתנצל על חוסר ההבנה אתה האיש בלשכת השר שבעצם הוא הגורם המקשר בין השר, לשכת השר, לבין מתאם הפעולות בשטחים, ראש המנהל האזרחי, בנושא הנדון של שטחי C, הבנייה הבלתי חוקית בשטחי C? לא מדויק.

הנושא הזה בגלל חשיבותו התקיימו עליו לא מעט דיונים בעצם מאז - - - לא,

מה תפקידך בכוח? מה הרלוונטיות שלך לכותרת שלנו? אני רוצה קודם כול להבין. אתה אחראי על זה? אתה מרכז את זה? אתה מתכלל את זה? אתה עברת ליד? לא, לא. אני לא מרכז.

אני פועל דרך המתפ"ש מול המנהל האזרחי לביצוע אכיפה כזו ואחרת, או לקבל עדכונים על אכיפה כזו ואחרת גם על בסיס פניות של רשויות על התרחשויות שקורות בהר חברון,

מה הגדרת התפקיד? אני רוצה להבין. מה הגדרת התפקיד שלך בקשר לנושא הנדון? האם יש בלשכת השר מישהו שמוודא, שמרכז את העובדה שישנה דירקטיבה, התקיים דיון בקבינט? הנושא מבחינת היישום הוא עובר דרך לשכת שר הביטחון, דרך משרד הביטחון. האם אתה האיש בדרג של לשכת שר הביטחון המופקד על הנושא?

זאת אומרת, אינך קשור לנושא? - - - תודה רבה. אני מתנצל שאנחנו הטרדנו אותך בדיון. אני מבין שאין לך קשר לנושא.

האם במקרה אתה יודע אם יש בלשכת שר הביטחון אדם שאחראי על הנושא שאנחנו דנים בו, שלוקח את האחריות? נכון להיום מי שמופקד הוא המתפ"ש, כמו שאמר המל"ל, באמצעות המנהל האזרחי, באמצעות אלוף פיקוד מרכז. עוד פעם? המתפ"ש, המנהל האזרחי, פיקוד המרכז. אמרתי: המתפ"ש באמצעות הכלים שלו ואלוף פיקוד מרכז - - כן. - - והמנהל האזרחי.

זה ברור לי. אבל האם בלשכת שר הביטחון יש גורם שזה בתוקף אחריותו? שר הביטחון. זאת אומרת, זה שר הביטחון אישית? התשובה היא - - - בין שר הביטחון לבין המתפ"ש אין אף אחד? זה שר הביטחון.

אני אומר: בין שר הביטחון לבין מתאם הפעולות בשטחים, האם יש בלשכה אדם שאומר, או שר הביטחון אומר לו: זאת הגזרה שמבחינתי אתה המנהל. כי שר הביטחון,

אני היום כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, אני מכיר פחות או יותר 360 מעלות של היקף הפעולה המוטלת עליו. אני רואה שהיקף הנושאים הוא מאוד מאוד גדול. כיצד מתפקדת לשכת השר אני יודע. אני רוצה להבין, בלשכת שר הביטחון מי אחראי על הנגזרת הזאת. אני מסביר.

שר הביטחון באופן אישי מאז 2018 קיים דיונים על העניין הזה. באופן אישי.

ישיבות אישיות על המערכה על שטחי C. היו לפחות חמש ישיבות. שר שהביטחון הקודם, בנט, הכריז על מינוי פרויקטור כפי שנדרש וכפי שצריך למערכה הזאת. המינוי הזה בסופו של דבר לא יצא לפועל, ונכון להיום השר הנוכחי עדיין לא נכנס לסוגיה הזאת כדי למנות או להחליט החלטה למנות פרויקטור לעניין הזה. ולכן אמרתי מה שאמרתי, שהמתפ"ש בעצם היום כלפי שר הביטחון הוא אחראי על המערכה הזאת. כן, אבל אני מנסה להבין. כשאתה מגלה את אוזנינו שהיה אמור להתמנות פרויקטור ובסוף לא מונה, נכון לעכשיו לא מונה - - - מכובדי יושב-ראש הוועדה, אני רק רוצה לציין את החלטת הממשלה שהובאה לאישור הכנסת בנושא מיניו של השר לעניינים אזרחים במשרד הביטחון, ויתר סמכויותיו שהכנסת אישרה הם: נושאים מוניציפאליים בתחומי אחריות משרד הביטחון והקשר עם הרשויות המקומיות,

קידום שותפויות עם רשויות מקומיות וקידום פיתוח וייצור תעשייתי התומך בפעילות משרד הביטחון וצה"ל בשיתוף עם רשויות מקומיות.

מכיוון שמדובר בשטח C ומדובר גם בסופו של דבר בנושאים שההשלכה שלהם היא ישירה כלפי רשויות מקומיות, לא מן הנמנע שהכנסת אישרה גם את סמכויותיו של השר מיכאל ביטון לטפל גם בנושאים הללו. אם יועץ השר לא יודע לענות לנו, אני חושב שמן הראוי שהשר לעניינים אזרחיים במשרד הביטחון יידרש לוועדה לתת גם תשובות. אני ציטטתי מהחלטת הממשלה שאושרה על ידי הכנסת.

לא בטוח שאני מסכים לפרשנותך בדבר החלטת הכנסת. אבל אני לא רואה כנגד עיניי. אז אני לא בטוח. אבל אני רוצה להבין שוב. אבי רואה, אתה נושא במשרה עוזר השר לענייני התיישבות.

האם בתוקף הגדרת המשרה הזאת יש לך אחריות בלשכת שר הביטחון לעניין הבנייה בשטח C? או שלא? על הבנייה כן.

התשובה היא לא?

אבל אני אומר לא כפרויקטור של המערכה.

לא כפרויקטור. המערכה רק שנייה, רק שנייה. חלילה. אני הבנתי. לא אתה הפרויקטור. אתה עוזר השר לענייני ההתיישבות. אני רק רוצה להבין אם אנחנו דנים כאן עם הגורם הרלוונטי בלשכת שר הביטחון או שיש גורם אחר או שאין גורם.

אני מנסה לפצח את זה אחד לאחד.

אני רואה בנושא הזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שמעבר להצהרות הפוליטיות, הוועדה הזאת יכולה לעשות בקרה פרלמנטרית כמצופה ממנה בנושא שהוא מורכב,

שיש לו הרבה היבטים, הביטים מדיניים, היבטים מעשיים, הביטים תקציביים ואחרים. אני מבקש לבנות את הנושא הזה אבן על אבן ולהבין בראשית אם אנחנו מדברים עם אנשים הנכונים, אם כל אדם יודע מה גזרת הפעולה, מה גזרת האחריות שלו, אם הוא האדם שאמור לתת את התשובות לשאלות שיהיו פה במהלך הדרך. אני רוצה להבין אם עוזר שר הביטחון לענייני ההתיישבות בנושא הזה הוא הגורם היושב במערכת האזרחית של משרד הביטחון. אני מבין שאחרי זה הדברים יורדים למתאם הפעולות בשטחים, אנחנו נדבר על זה. אבל כגורם הכי קרוב לדרג פוליטי-אזרחי זה אתה.

התשובה היא כן. מצוין. אז קודם כול, זה מה שרציתי לברר. עכשיו, השאלה היא: האם הדירקטיבה שנקבעה על ידי הקבינט מוכרת לך? כן, כן. בהחלט מוכרת. אמרתי ששר הביטחון קיים חמישה מפגשים מאז אפריל 2018. הדיון האחרון נעשה בפברואר 2020. כלומר, דיון ייעודי עם כל הנוגעים לדבר בקשר למערכה על שטחי C,

מה שאתה קורא דירקטיבה,

לגופים בשטח: המתפ"ש, אלוף הפיקוד והמנהל האזרחי. זאת אומרת שמנקודת המבט של לשכת השר, שר הביטחון, דירקטיבה כפי שהיא אומצה בקבינט הועברה לדרג, לרמ"א, לראש המנהל האזרחי, ולמתאם הפעולות בשטחים. זאת הדירקטיבה של לשכת השר או של שר הביטחון לגורם המבצע, לאלוף הפיקוד שהוא הריבון ברמה,

הוא בעצם הריבון במובן המהותי, מתאם הפעולות בשטחים, ראש המנהל האזרחי או האיש האופרטיבי שבשטחי C, הגורם הרלוונטי אל מול האזרחים בשטח. התשובה היא כן.

אז תודה רבה בשלב הזה. אני רוצה לעבור לרמ"א, תת-אלוף עליאן, מתאם הפעולות בשטחים. בוקר טוב. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אני הייתי רוצה לשמוע את ההתייחסות שלכם באשר לדירקטיבה, היישום שלה, מה כן נעשה, מה מתוכנן להיעשות, מה צריך לעשות, או כל דבר אחר שאתה חושב שאתה יכול לסבר את אוזנינו. קודם כול, אני מוצא גם לנכון לעשות טיפה ככה סדר גם בשאלות האחרונות בהקשר של הדירקטיבה, כי בסוף את הדירקטיבה אני גוזר אותה למשימה ומשם לביצוע.

אני אנצל את זה שיש פה דיון מאוד מאוד חשוב,

בסוגיה חשובה מאוד. כך אנחנו מתייחסים לזה גם בפיקוד המרכז, משרד הביטחון, הכוחות המבצעים בשטח. לכן אני אגע בזה עוד שנייה אחת. בעצם המנהל האזרחי תחת הריבון, שהוא אלוף פיקוד המרכז, מקבל את הדירקטיבה, מבצע את המשימות בשיתוף עם הכוחות, גם כוחות המבצעים, כולל גורמי ההתיישבות, גורמים נוספים, כלל המערכת הצבאית, הביטחונית שנמצאת ביהודה ושומרון עוסקת באופן יום-יומי במערכה על שטחי C. ואנחנו באמת בשנים האחרונות מתייחסים לזה כמערכה. לשאלות שלכם מלפני זה: איך אני רואה את הדברים פועלים, שר הביטחון, תחתיו יש שני אנשים: אחד זה אלוף פיקוד מרכז, שהוא הריבון ביהודה ושומרון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שהוא הנושא בתחום המקצועי בהקשר הזה. מתחת יש את ראש המנהל האזרחי שהוא בעצם מיישם את הסמכות של אלוף הפיקוד בהקשר של ריבון צבאי-ביטחוני בתוך יהודה ושומרון. ולכן אם אתם שואלים אותי: מי מפקד המערכה? אז מפקד המערכה הוא אלוף פיקוד המרכז, שראש המנהל האזרחי הוא כלי ביצועי בתוך המערכת הזאת שמוציא את הדירקטיבה לפועל. זאת אומרת, אם אני רוצה להבין מבחינת היררכיה וסדר הפעולות, כשקבינט של ממשלת ישראל מחליט בנושא הנדון, הגורם המבצע הוא משרד הביטחון, לשכת שר הביטחון באמצעות השר וגם באמצעות עוזר השר לענייני ההתיישבות, אבי רואה, בעצם אותה דירקטיבה מועברת בראש ובראשונה לאלוף הפיקוד כשהוא הריבון? נכון. מועברת לאלוף הפיקוד כריבון. מועברת גם למתאם הפעולות הממשלה בשטחים, כי יש לו אלמנטים מקצועיים. אבל חד-משמעית, הריבון הוא אלוף פיקוד המרכז. ורמ"א הוא בעצם הפונקציה שאמורה לבצע הלכה למעשה את מה שהוחלט? בדיוק. הוא הכלי הביצועי כיחידת הפיקוח. הוא המתכלל? כיחידת הפיקוח. העולם המשפטי, כלל הגופים המקצועיים שעוסקים בדבר הזה נמצאים בתוך המנהל האזרחי.

אדוני מנהל הוועדה, יש לי רק שאלה,

אני כעולה חדש. אין לנו שום נציג מאלוף הפיקוד? יש. יועמ"ש איו"ש. יועמ"ש איו"ש הוא הדרג הבכיר? אדוני היושב-ראש, אני נמצא גם כנציגו של אלוף פיקוד המרכז.

כמה חיילים יש במערכה הזאת.

אנחנו לאט-לאט. קודם כול, אנחנו רוצים לדעת מה שרשרת הפיקוד. מי אחראי?

זה נושא שיש חשש או חשד שהוא לא מבוצע בצורה מלאה. זאת דרכי שלי. אני קודם כול רוצה להבין מי מקבל את האחריות לעניינים.

דקה, כי יש פה הרבה בלבול. אדוני היושב-ראש, אני רוצה עוד פעם אחת לעשות סדר. יש בן אדם אחד - - - מי שמחליט הוא אלוף פיקוד המרכז. אם משהו לא ברור לו, הוא צריך לחזור לדירקטיבה.

אז אלוף פיקוד מרכז הוא הריבון. בסופו של דבר, שישאלו מי זה.

בפרקטיקה זה שר הביטחון, זה לא האלוף.

מה? בפרקטיקה זה שר הביטחון. אני לא יודע מה הפרקטיקה. אני כשהייתי כאלוף פיקוד מרכז, אמרו לי: יש נגדך 300 ומשהו בג"צים.

הוא אחראי אחיות מלאה על המערכה על שטחי C. ובתוך הדבר הזה, אחריות שלי הביצועית על המערכה כמשימה, כחלק ממשימות רבות שאנחנו מקבלים כאן ומבצעים אותן. חשוב מאוד להגיד: המערכה על שטחי C,

מתחלקת לשני חלקים, חלק אחד שדובר כאן בצורה מאוד מאוד רחבה, זה החלק של תוכנית סדורה, מערכה מנוהלת היטב על ידי הרשות הפלסטינית, זה פעם אחת. אבל בואו לא נשכח שהמערכה על שטחי C יש בה אלמנט עממי ספונטני, אני קורא לו. זה אזור של אזרחים פשוטים שיש להם אדמה פרטית כלשהי במקום מסוים, שהם הולכים ובונים כחלק מהתפתחות, מבחינתם. אני עכשיו מדבר בראייה שלהם כהתפתחות טבעית, כשהאדמה שלהם נמצאת בתוך שטחי C. ולכן חשוב מאוד לא להיתפס במערכה על שטחי C כמערכה רשותית בלבד, אלא יש פה שתי מערכות שמנוהלות: פעם אחת רשות הפלסטינית, פעם שנייה אזרחית-עממית שהייתה לפני שנים, וכנראה שגם תמשיך להתבצע בשנים הקרובות. ככה אני רואה את הדברים האלה. ולכן המשימה שלנו כמנהל האזרחי, צריך להגיד, היא קודם כול מניעת ההתפשטות וזליגה של בנייה בלתי חוקית למקומות שמתנגשים באינטרסים הביטחוניים והאסטרטגיים של מדינת ישראל. ככה אנחנו רואים את זה. ועוד מעט אני אגיד,

איך אני מנתח את הדבר הזה ואת הדירקטיבה שאנחנו מקבלים אותה בהקשר הזה. אני במילה אחת חוזר לסיפור של המערכה הפלסטינית. קודם כול, יש פה אחיזה, חשוב מאוד להגיד, אחיזה מודיעינית, עיסוק נרחב גם בהיבט המודיעיני של פיקוד המרכז ומעבר, וגם בהיבטים אחרים בתוך המנהל האזרחי באופן יום-יומי. הסרט של חבר הכנסת דיכטר אז יש עשרות סרטים כאלה, אנחנו מכירים אותם. אנחנו עוקבים אחר התוכניות, בין היתר תוכנית פיאד ותוכניות אחרות. וגם ראש הממשלה הפלסטיני הנוכחי אשתייה הוא באמת מוביל מרכזי במערכה הזאת ואנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות. הפעילות הפלסטינית מתמקדת בהרבה מאוד אזורים, חשוב מאוד להגיד. בין היתר, אלה אזורים שבניתוח שלהם הם גם רואים אותם כחלק מהאינטרסים על ידי פריצת דרכים, חיבורי מקבצים לערים, הקמת בתי ספר למיניהם, פלישות חקלאיות, פלישות רבות לאדמות מדינה, אספקת חשמל, קווי מים חדשים. ולכן המערכה הזאת היא מערכה מגוונת, לא רק בנייה בלתי חוקית, אלא גם בשביל לבנות צריך להביא מים, בשביל לבנות צריך להביא דלק. ולכן אנחנו מסתכלים על המערכה הזאת כמערכה אחת שלמה, מנותחת בצורה טובה. ומכאן הדירקטיבה הזאת מבחינתנו ברורה מאוד. ואני רוצה להגיד פה לכולם: אם אני מנתח את הדירקטיבה, השמירה על שטחי C הולכת לפי סדרי העדיפויות כשסדר העדיפויות האלה נקבעו על ידי הדרג המדיני. שר הביטחון אישר אותם, תיקף אותם וממשיכים לתקף אותם. מתי? אני חייב להגיד פה שאני בשנה שאני נמצא בתפקיד, הייתי לפחות בארבעה,

אפילו בשישה דיונים על המערכה על שטחי C בכלל הרמות, בין היתר אצל שרי הביטחון. ולכן העיסוק פה הוא עיסוק באמת משמעותי. סדרי העדיפויות כפי שהגדרנו אותם הם: קודם כול, מרחב עוטף ירושלים, מעלה אדומים,

מה שנקרא, דרום הר חברון. זה בסדר העדיפות הראשון. סדר העדיפות השני הוא שטחי אש.

שטחי אש, בין היתר, זה השטח המאוד מאוד רחב של בקעת הירדן, למשל, שחלק גדול ממנו הוא שטח אש. ולכן הוגדרו גם בהקשר של שטח אש עצמו, אבל גם ככה שטח, ההישג הנדרש הנוסף שלו הוא שמירה על אותם שטחים. לכן אנחנו מתאמנים ואנחנו עוסקים בזה באופן קבוע. בקעת הירדן היא בעדיפות גבוהה לא רק כשטחי אש בבקעת הירדן, אלא בקעת הירדן עצמה על כלל המרכיבים שלה. מגבלות הבנייה במכשול התפר זה העדיפות הבאה. יש לנו מכשול תפר שנקבע, שטחים מסביב למכשול הזה, למנוע את הבנייה ואת הסיכון גם של התפר וגם בהיבט הביטחוני. עורקי חיים מרכזיים, לדוגמה - - - האם אתם מאפשרים להסדיר בנייה בלתי חוקית בתוך שטחי C? רגע, רגע, רגע, בבקשה. חבר הכנסת קרעי, אני מבקש לתת למתאם פעולות בשטחים לסכם את הסקירה שלו. כל אחד פה אמר את האמירה שלו. אנחנו נרצה לעשות את זה - - - לא.

השאלה היא אם תהיה תשובה בסוף הדיון. אחרי זה יהיו שאלות לכולם. יש פה הרבה שאלות שצצות. אני מבקש לסיים. אגב, למה הם לא העבירו תשובות בכתב? אנחנו נשאל את כל השאלות. בואו, חברים, יש אדם שבתוקף תפקידו הוא בעיצומה של סקירה לגבי סדרי העדיפויות, לגבי מה שנעשה. אני מבקש לתת לו לסיים.

לא נספיק לסיים - - - - - - מה לוקח על עצמו משהו בצורה כל כך רצינית וכל כך

שנייה, שנייה. אנחנו עוד נראה. אם לא נספיק להשלים - - - בואו לא נקבע את מסקנות הדיון לפני שנסיים אותו. אבל אם לא נספיק להשלים את הדיון, אדוני היושב-ראש, שלדיון הבא יבואו עם תשובות בכתב. אז אנחנו נקבע עוד מעט שאלות שיהיו בדיון הבא. אני אשמח אם תבקש מהם. אני אמרתי את זה מראש אני מקווה שאני לא מאכזב, כי אני מייחס לזה חשיבות שאנחנו מקדישים לנושא הזה יותר מדיון אחד. אני מעריך מאוד את הנחישות שלך. אני בטוח שאתה מסכים איתי. אבל אני חושב שאם כבר יש כל כך הרבה זמן, שיבוא עם תשובות כתובות.

בואו, בבקשה. אני מתנצל פה על הפרעות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול לחבר הכנסת קרעי, התשובות מוכנות ואנחנו כמובן שנשלח את זה בצורה מסודרת על כלל השאלות שהוא שאל במכתב שלו, שהוא הפנה אלינו, בצורה מסודרת ומקצועית.

ללא קשר, בגלל הרוחב של הנושא הזה, ואני גם מרגיש שיש פה בחלק מהמקרים חוסר ידע מקצועי - - חד-משמעי.

- - אני מזמין גם את האנשים באופן חופשי להגיע לפה וללמוד בצורה מאוד מאוד רחבה. אני אשמח מאוד. אדוני היה בסדרי העדיפויות, מרחב עוטף ירושלים, דרום הר חברון ראשון. שטחי אש, בפרט בקעת הירדן שני. מכשול התפר, ושם קטענו אותך. בבקשה, תמשיך.

דוגמת כביש 60, לכל אורכו להרחיק כמובן את הבנייה הבלתי חוקית במרחבים האלה. הדבר הבא זה אדמות המדינה, שאלו שטחים מאוד מאוד

רסאן, ביטול חוק ההסדרה עוזר לכם?

אני מניח שאחרי העצירה כמעט של שלוש וחצי שנים, של אי אכיפה של מבנים שהיו תחת המגבלה של חוק ההסדרה, אני מניח שאנחנו

בימים אלה אנחנו עוסקים בלהחזיר חלק גדול מהמבנים האלה לתוך המערכת של המנהל האזרחי, להתחיל לאכוף בצורה מסודרת. אבל הצטברו במגזר הפלסטיני, חשוב מאוד להגיד - - - התשובה לא ברורה.

פסק הדין היה לפני כמה חודשים, ואני לא מבין מהתשובה מה נעשה. יש להם עשרות ומאות מבנים.

הם לא יהרסו אותם. התשובה לא ברורה. הרי פסק הדין ניתן לפני מספר חודשים. אז מה נעשה מאז? אני מנסה לנתח - - - נכון מאוד- - - וחשוב מאוד להגיד - - - - - - הרבה פעמים בלי שורה תחתונה. יום אחרי פסק הדין היה דיון בלשכתו של שר הביטחון בהקשר של חוק ההסדרה והביטול שלו והמשמעויות שלו. ניתנו כמובן 90 ימים למערכת להתארגן, להתכונן ולהתחיל לעבוד. יש פה מערכת מורכבת מאוד בהקשר הזה. בין היתר, המערכת אל מול הבנייה הפלסטינית, שנדרשים כרגע לרכז ולהביא את כמות אלפי המבנים שהצטברו בסוגיה הזאת ואנחנו מתחילים לאכוף לפי סדר העדיפות. תתחילו מהראשון. רגע, חבר הכנסת סער. יש אלפי מבנים. תתחילו מהראשון. חבר הכנסת סער, בבקשה. אחרי שאנחנו שמענו את סדרי העדיפויות, אני חוזר לדירקטיבה ואני מבין שבדירקטיבה השלב הראשון היה מיפוי של כל אותן הפרות ובנייה בלתי חוקית. האם המיפוי בוצע? יש מיפוי שבוצע על כמות התושבים והמבנים בתוך המרחבים של שטחי C. זה אחד הפרויקטים. והחלק השני מבוצע - - - לא.

אני רוצה להבין. לפני שנה, ב-29 ביולי החלטת קבינט עם דירקטיבה, כפי ששמענו מראש המל"ל שהציג אותה, את עיקריה, אחד העיקרים הוא ברמה אופרטיבית הוא אמר: מיפוי. אחרי זה הוא ציין דברים נוספים. שלב הראשון של מיפוי, האם המיפוי הושלם? האם נעשתה איזושהי פעולת מיפוי בין 29 ביולי 2019 ל-29 ביולי 2020? זה בדיוק שנה. לא התכוונו שזה יהיה, אבל זה נפל כך. והאם מנקודת מבטך כמתאם פעולות בשטחים מדינת ישראל אוחזת במידע, במודיעין בצורה מלאה באשר למה שמתרחש בשטח? לא

אדוני היושב-ראש, בוצע מיפוי. המיפוי לא בוצע כסקר או כמפקד בשטח. ולכן מיפויים מהסוג הזה מתבצעים על בסיס מודיעין, תצ"אות, הערכות. זה בוצע באופן מלא. להגיד לך את רמת הדיוק שלו, אני לא יכול להתחייב פה על דיוק של 100%, כי הדיוק של 100% יבוא אחרי שאתה עושה מפקד הרבה יותר מעמיק ואתה בא בתוצאה כמעט שלמה.

אבל ברמה הבסיסית של האחיזה בשטח, התמונה המודיעינית אם נגדיר אותה כך, בכל זאת משימה יש לכם היום נתונים שמעודכנים ושעודכנו בשנה האחרונה בשים לב לסדר העדיפויות גם שהוצג כאן? אדוני היושב-ראש, אני מעדכן את כולם. ברמה של בב"חים הפלסטינים, יש לנו אחיזה,

כמעט 100%, כמעט 100%. ולכן בהקשר הזה יש פה גם מודיעינית וגם, כמו שאומרים, אחיזה בשטח באופן טוב מאוד.

אבל אם אפשר לשאול, בעדיפות הראשונה תיארת - - - עוטף ירושלים ודרום הר חברון. עוטף ירושלים, ומה הגדרת כעדיפות ראשונה, יש לכם יכולת לומר לוועדה איזה נתח - - - רגע.

חבר הכנסת דיכטר, אני עוצר. אני מתנצל. השעה שתי דקות ל-11:00, ואנחנו מחויבים בשעה 11:00 להתחיל מליאה. תת-אלוף עליאן, אני קודם כול מתנצל. אני אבקש לקבוע דיון המשך במהירות האפשרית, כי אנחנו רק בתחילת הדיון המקצועי, גם לשמוע אתכם, כפי שנשמע, אמור להיות פה פרויקטור. אני מבין שהוא לא ממונה. רק שזה יהיה בכנס הזה, אדוני היושב-ראש. הוא יהיה בכנס הזה. הוא יהיה בדיון המשך מהיר. - - - ממנו. זה ימנע את כל - - - אנחנו גם נראה לגבי רשימת המוזמנים. אני רוצה להתנצל בפני הגורמים האזרחיים שהיו איתנו כאן בדיון וטרם הגענו אליהם. אבל אין מה לעשות, הדיון הוא חשוב לא רק בהקשרו הפוליטי, אלא גם בהקשרו המעשי. ולכן אני נבקש מכם להצטרף לדיון הבא. אני מודה לחברי הכנסת. אני אודיע במהירות על מועד שמבחינתי הוא בסדר עדיפויות גבוה. תודה רבה ויום טוב. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:01.